שלום לכולם, היום יום שני, ו' בטבת התשפ"א, ה-21 בדצמבר 2021. נדון היום במצבם הכלכלי הקשה של בתי החולים, זהו נושא שבוער בכל הימים ובעיקר בימים האלו. הסכנה שעדיין קיימת